היום יום שני, כ"ח בסיון התשפ"ב 27 ביוני 2022, אנחנו ממשיכים דיון בהצעת חוק המכר (דירות) (תיקון מס' 9). אני רק מעדכן אתכם שלפני חצי שעה אושר בוועדת הכנסת המיזוג של שלוש הצעות החוק שלי, של בצלאל סמוטריץ' וההצעה הממשלתית. ההצעה קיבלה פטור מחובת הנחה בכפוף לסיום הדיונים בוועדה. אני רוצה להתחיל מההיבטים המשפטיים, בסוגיות המשפטיות שקיימות בחוק הזה. קיבלנו הרבה מאוד ניירות עמדה והרבה מאוד מכתבים בנושא הזה שחייבים לשים על השולחן. אני מבקש מאייל, היועץ המשפטי, להעלות את הסוגיות ולאחר מכן משרד המשפטים ומשרד השיכון יתייחסו לסוגיה הזאת. ביקשנו ממשרד השיכון בדיון שהיה בשבוע שעבר להציג נתונים לגבי איחור במסירות, בעיקר באחוזים, ונתונים לגבי עוד כמה שאלות,

לקבל התייחסות. בבקשה, אייל. עד כה התקיימו שני דיונים בהצעת החוק, נשמעו עמדות שונות, וקיבלנו ניירות עמדה בנושא. אני מבקש להתייחס לכמה נקודות בכל אחד משלושת הפרקים של הצעת החוק ולגביהן אני אבקש ממשרד המשפטים וממשרד השיכון להתייחס. נתחיל בפיצוי בשל איחור במסירה, במקרים בהם העיכוב אינו נוגע למוכר, כמו הליכי רישוי שהוזכרו בוועדה כגורם מעכב, כמו מלחמה, מגפה, מחסור בעובדים, מחסור בחומרים. בהקשר הזה יש גם את אותן נסיבות של סיכול, כשדין הסיכול חל במקרים נדירים בישראל, הוא לא חל במצבים כמו מלחמה או מגפה. האם לא יעשה שיקול של הסיכונים במקרים האלה גם על ידי המוכר? האם עשויה להיות פגיעה ביכולת הבנקים לתת אשראי בעקבות נושא הפיצוי בשל איחור המסירה? בתום הדיון הקודם, כפי שגם ציין יושב ראש הוועדה עכשיו, התבקש משרד הבינוי והשיכון להביא נתונים לגבי אם ניתן להצביע על כמות האיחורים במסירה, כמה מקרים מגיעים לבית משפט, האם יש התייחסות לכל אחד ממקטעי האיחור, רישוי וכיוצא באלה. נטענו גם טענות ביחס לפגיעה בחופש החוזים, בין היתר ביחס לכך שלקבלן לא תהיה יכולת לחלק סיכונים במקרה של מגפה או מלחמה שאז האיחור לא ייספר במסגרת המועדים של מסירת הדירה. טענה נוספת התייחסה גם לפגיעה הקניינית, לכך שהפיצויים הקבועים היום בחוק הם פיצויים הרתעתיים. במצבי הביניים, כמו שהתייחס לכך משרד השיכון, כמו קורונה, כמו שביתות, אין אחריות למוכר. בהתאם לתיקון, גם באותם מצבי ביניים תהיה אחריות למוכר והפיצויים נהפכים לפיצויים עונשיים. חקיקה צרכנית היא חקיקה שמתערבת בחופש החוזים על חשבון זכויות אחרות, לכן השאלה היא התכלית. כמובן שהתכלית היא גם להגן על הרוכש וגם הרתעה. האם מדובר בהסדר מאוזן? האם נבחנו חלופות אחרות כמו קביעת חובות יידוע?

הגבלת ההצמדה, האם קיים בישראל או בעולם איסור הצמדה? איך יישמר ערך הכסף? צריך להבין גם את הזיקה בין האיחור להצמדה. ההצמדה אינה קנס, אינה מבטאת ענישה, ההצמדה מבטאת צורך להבטיח את ערך הכסף. האם לקחו בחשבון שהמוכר ייקח מקדמי ביטחון? האם צפויה האטה בבנייה? האם צפויים קשיי מימון? לגבי הנוסחה, האם היא ישימה? אם היא כן ישימה, האם היא ישימה בכל הפרויקטים? מה קורה בעסקאות קומבינציה, התחדשות עירונית ועסקאות דומות? גם בהקשר הזה נטענו טענות ביחס לפגיעה בחופש החוזים, בחופש העיסוק והקניין. צריך להבין שהחוק במהותו מתערב בחופש החוזים וככל הנראה גם נוצרו פרקטיקות שפוגעות ברוכשים. המוכר יכול לשקלל את הגבלת ההצמדה במחיר הדירה וגם אין הגבלה על המחיר שהמוכר יכול לדרוש. צריך להבין מה התכלית העומדת בבסיס התיקון. דובר בוועדה על ודאות, על הוזלת מחירים. בהקשר של הגבלת ההצמדה צריך להבין מדוע הממשלה קבעה איסור הצמדה לגבי רכיבים שאינם רכיבי המדינה, כיצד יישמר ערך הכסף. מדוע לא להצמיד את הרכיבים למדד המחירים לצרכן או לממד תשומות הבנייה,

האם שקלו את זה? לגבי איסור ההשתתפות בהוצאות המשפטיות, האם נבחנה האפשרות שהדבר יביא לפגיעה ברישום הזכויות? מה המשמעויות של הכללת רכיב ההוצאות המשפטיות במחיר? האם תהיה השפעה על מחיר הדירה, הגדלת נטל המס וכו'? יש את ביטול ההבחנה בין רוכשי הדירות. היום ישנה הבחנה בין דירות שעלותן מתחת ל-4.6 מיליון שקלים חדשים לדירות שעלותן גבוהה יותר. חלק גדול מהשאלות נדונו בהרחבה בשני הדיונים הקודמים וניתנו עליהן תשובות. אני מודע לשני הדיונים. משרד המשפטים, בבקשה. אני אתחיל עם הנושא של עיכוב במסירה. טענה שחזרה בניירות העמדה נגעה לחופש החוזים, כשאני מניח שהטענה של חופש החוזים נעוצה באמירה שאנחנו לא מאפשרים לצדדים לחלק ביניהם את הסיכונים בכל הנוגע לעיכוב במסירה. מדין הסיכול הכללי הצדדים יכולים לסטות ולהחליט איך יחולקו הסיכונים ביניהם במקרים נדירים וקיצוניים. ההוראה כאן קובעת שהקבלן חב בפיצוי אלא אם כן יחולו הנסיבות הנדירות של סיכול. אנחנו סברנו שהחוק כשלעצמו, גם בנוסחו הנוכחי, לא מבסס איזו שהיא מניעה